אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא סקירת פעילות מבקר המדינה. אנחנו מארחים את מבקר המדינה, מר מתניהו אנגלמן. לדעתי זו הפעם הראשונה שאתה מתארח בחדר

חשבתי שראוי ונכון לפתוח את הקדנציה של הוועדה בהצגה של המבקר ואנשי משרדו את דרכי הפעילות,

גם דברים שנעשו וגם צפי קדימה. כמובן שנותיר מקום נרחב לשאלות חברי הכנסת. העבודה ההדדית ביננו לבין משרד מבקר המדינה היא הבסיס לעבודת

ביקורת לגבי תפקוד מוסדות המדינה במשבר הקורונה ולאחר סיומו של הגל הראשון. אחת ממטרות הלבה של הביקורת היא להיות

כמובן שמיטב המקצוענים במשרדנו עוסקים בנושא הזה ואנחנו צופים לעתיד. (מתחיל הצגת מצגת.

בתחילת המצגת אני אציין שתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בישראל הוא ייחודי בכך שהכנסת האצילה לו שני תפקידים, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. זה שילוב מאוד

יש לאדוני נתון לגבי כמות העובדים בעלי מוגבלויות?

מספר ימים פרסמנו את הדוח השנתי בנושא זה. אנחנו עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. אנחנו נמצאים לפני תהליך גיוס כי לא גייסנו במשך שנה שלימה. עכשיו נתנו מיקוד על אוכלוסיות מגוונות, אנשים

לגבי תלונות ציבור שמתקבלות בנציבות תלונות הציבור, ציין את זה המבקר, מדובר בכ-14,000 תלונות. בסך הכול הדבר המשמעותי זה לא רק לקבל את התלונה אלא לוודא שכל תלונה שמזקיקה טיפול על ידי אנשים בנציבות, מגיעה לטיפול ואנחנו סוגרים את המעגל. בסופו של דבר כל אחד שהגיש תלונה

כל המטרה שלנו היא לראות שכל סוגיה של מערכות מידע וסיכוניה שהפכו להיות סיכון לאומי, אנחנו נהפוך להיות רלוונטיים בנושא הזה וכך גם הביקורות

מאז כניסת המבקר אנחנו לא מגישים כל שנה את התוכנית הספציפית אלא מסתכלים בראייה רב-שנתית. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים בתהליך עבודה שמשמעותו צפי שלוש שנים קדימה. הדבר מאפשר לנו להסתכל על דברים לפרק זמן

אחרי זיהוי הנתיב אנחנו ממשיכים. לאחר סיום שלב עבודת השטח יושב מנהל צוות הביקורת לכתוב את הדוח. לדוח נכתבת טיוטה שמוגשת למבוקר, מקבלים ממנו את ההתייחסות, הדברים הללו לא קלים ולפעמים דורשים מרדף אחרי המבוקרים. זה דבר שמבחינתנו הוא כלל ברזל שלא

בפברואר 2020 הגיש מבקר המדינה את דוח 70ב שכלל 35 פרקים נוספים, ובמקביל לשתי ההגשות האלה היו לנו עוד 13 דוחות חסויים בעיקר של החטיבה הביטחונית אבל גם של שתי חטיבות נוספות שאמורות לעבור את תהליך החיסיון. ניתן

הרבה פעמים הביקורת צריכה לכבד את אתגרי העתיד ולא רק - - - ומה אם דברים שקורים בהווה? מכובדי המבקר, אני רוצה הערה קטנטנה: אני בטוח שזה מונח על שולחנך, מצב השלטון המקומי במדינת ישראל. גם הבוקר נפתח בתיאור חשדות בשלטון

כמה זמן החברות המתכננות מבצעות את עבודתן. ראינו שיש פרקי זמן ארוכים. אני אומר את זה בפרט כשאנחנו חווים את משבר הדיור והנושא של תכנון דיור הוא

נמצא שבקרוב ל-25% מהמעצרים טופס המעצר נשלח רק אחרי שהעציר נחקר. אז זו ביקורת ציות. יש לנו כלל זה זכות היוועצות,

אם אני לוקח בעמידה ב - - - של גוף מסוים, או אם אני לוקח נושא של מערך החוץ הישראלי במשבר תקציב משרד החוץ, אז גם

בבחירת נושאי

עסקנו בנושא הדיור הציבור,

אלו סוגיות שאנחנו רואים בהן חשיבות רבה.

אני אשמח לחדד בהמשך.

די אם נציג שבתוכנית החומש הבאה של צה"ל ומשרד הביטחון יהיה מיקוד רב בהיבט הסייבר,

דוגמה אחת שפרסמנו בנושא שימוש

דוח זה אמור להגיע אל שולחן הוועדה. נגענו בסוגיה של

לאזרח:

הוועדות. בהיבט של הפחתת נטל בירוקרטי, האם כשאדם פותח תאגיד הוא יפתח במקום אחד ולא בשלושה מקומות. עד פה פרשתי בפניכם מספר דוגמאות. הנושא האחרון הוא דוחות

ביקורת המדינה צריכה לעסוק בהם בצורה משמעותית. דוגמה נוספת היא דוח שנמסר השבוע, ראינו לנכון לתת דגש על מחלות מתפרצות משעה שהנושא הזה בא לידנו. אדוני

כל המערכת אמונה על התייעלות, ואנחנו בוחנים כל גוף צה"לי בכמה הוא מתייעל. כשאתה מקדיש לזה יחידה שזה תפקידה, זה נכון שהיא לא מכירה ספציפית את הגופים אלא עוברת מגוף לגוף, אתה מסמן את העובדה שזה קריטי בעינך ואתה יוצר מומחיות של היחידה הזאת

אני רוצה להפנות את תשומת לבו של אדוני לפרשת בזק. הנושא הזה היה על סדר היום הציבורי, היה דיון, תוך כדי דיון הודיע המבקר על פתיחת ביקורת מטעמו, מה

פירטנו בפניכם את התהליך של הכנת דוח ביקורת ואנחנו בתחילתו של תהליך.

שהעיתי מחדד את הצורך בלעשות ביקורת בנושא שהוא רלבנטי ותומך בתהליכי קבלת ההחלטות ותומך בגופים המבוקרים,

הפתיחה של העיתוי צריכה להבחין בין

אדוני היושב-ראש, אינכם חולקים, אתם מסכימים. מאה אחוז. אנחנו מבהירים. אני ממשיך ונותן לידידי יושב-ראש הקואליציה כי הוא עסוק בליצור סכסוכים

אנחנו לא מחפשים שום דבר פרט לאמת, ואם האמת בסופו של דבר תשרת את אביחי מנדלבליט כולנו נסכים ונקבל. אבל אם האמת בסופו של דבר לא תשרת את אביחי מנדלבליט,

שאומרים

אחד הדברים שבחרתם להדגיש שם זה הגנה על חושפי שחיתויות שזה משתלב עם הנושא שאמרת שהוא אבן יסוד בביקורת המדינה מינהל תקין וטוהר

בחודש אפריל פניתי אליך לבחון את ההגנה על דן אלדד כשהסיתו אותו מהדרך כשהוא בחר לבחון משהו שם על ידי היועץ המשפטי

אז צריך לטפל ולהסיר את מי שנמצא שם ולא נוהג כשורה, אשמח מאוד לתשובתך החיובית והמהירה לכך, תודה. חבר הכנסת סעיד

הצלחתך הצלחתנו, כמו שאומרים.

להצטרף לבקשה של חבריי מיקי זוהר ושלמה קרעי. אביא זווית נוספת של הנושא: לכאורה מדובר בנושא שאם האנשים שקיבלו את ההחלטות במינוי של היועץ המשפטי

אי-אפשר להשאיר את זה בערפל. יש נושא כלשהו בעבודת מבקר המדינה שלסיעת הליכוד יש בו עניין חוץ מאשר היועץ המשפטי

הדרוזים נופלים בין הכיסאות בכל מה שקשור למכרזים,

נושא שלישי: ההשתלטות על המכרזים ברשויות המקומיות, האם ידוע לכם כל מה שקורה ברשויות המקומיות בנושא

הבאתי נתון מספרי,

עם זאת, היעד לשנה הקרובה הוא להגיע ל-20%

אחד הדברים שביקשת מצוותי הביקורת הוא להציג כמה יחידות מגורים תוכננו לפי המגזרים השונים באוכלוסייה

אני רוצה להיכנס לסיפור הקורונה מכיוון שעלה מדבריך בהערה הקודמת שלמעשה אתה כרגע מבקש מאנשיך לבדוק את הנושא בלי להחליט לאיזה תוצר הדבר הזה

לגבי המל"ל ספציפית,

אני מדבר גם כמי שהיה יושב-ראש ועדת הקורונה, השאלה היא למה הוא בכלל טיפל בנושא הזה. האם ההחלטות הללו ומשמעותן

אמרתי שנראה לפני שאנחנו מגבשים את המדיניות שלנו מה מקובל בעולם. לטובת העניין לקחת את המבקר הפדרלי של ארצות הברית שהוא מוביל בעולם.

מקרי מוות ניתן להם חיסיון - - - ברשותך, זה נכון ומתבקש, אחרת לא יגידו אמת בתחקיר. אם אדם, זה כמו שעושים תחקיר

אנחנו כבר שלוש קדנציות בכנסת. נושא שעולה שוב ושוב בוועדת הכספים ובוועדות האחרות הוא נושא החינוך המיוחד,

זה יכול להיות בעוד הרבה מקרים בחינוך אבל אני מתמקד

גם היחס מצד הגופים המבוקרים הוא של הרבה כבוד ושיתוף פעולה. התודות הם לעושים במלאכה. אנחנו פועלים לחזק אותם, המנכ"ל ואנוכי משתדלים לצאת לשטח, אנחנו חושבים שזה נכון, ביקורת צריכה להיעשות דרך השטח. אני אומר לוועדה שאנחנו מניחים את הדוחות בפניכם והם מפורסמים גם